שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את סדרת הדיונים של ועדת הכלכלה כהכנה לתקציב המדינה ואישור חוק ההסדרים, מה שאנחנו מכנים רפורמת היבוא שיש לה פרקים שונים והיא מחולקת